צוהריים טובים לכולם, אנחנו פותחים את הדיון של וועדת המשנה של וועדת העלייה והקליטה והתפוצות, וועדת המשנה שעוסקת בדיור ודיור ציבורי לעולים והנושא שלנו כרגע לדיון הזה, זה הרחבת המלאי של הדירות. אנחנו עסקנו בשני מפגשים הקודמים, בדיור ציבורי לקשישים ועל הפרויקטים השונים,

עסקנו שם, גם בסוגיה של הרחבת המלאי והפעם, הגיע זמן לטפל בסוגיה של הרחבת מלאי הדירות, כאשר, אין דרך לדון בזה בנפרד, בהקשר של משרד הקליטה, כל כול הנושא של הרחבת מלאי הדירות לדיור ציבורי הוא בידיים של משרד הבינוי והשיכון ושליש מהדירות, בהתאם ל- או פנויים, או רכישת של דירות חדשות, הן עוברות למשרד הקליטה, זאת הנוסחה, גם תקופה לגבי דירות, גם עוד בתקופתי כשהייתי שר הבינוי והשיכון, היה אז שינוי לגבי הקשישים, אבל בדירות הרגילות זה נשאר שני שליש/שליש ולכן, אם אנחנו רוצים להבין, במסגרת הדיון שלנו, כמה דירות חדשות צפויות להיות לטובת זכאי דיור ציבורי, משפחות עולים, לא קשישים. הדרך היחידה להבין את זה, זה להבין, מה קורה בתוכניות הרכש של משרד הבינוי והשיכון. הרקע הנוסף לדיון הזה, נבע מהעובדה שבאופן מיקרי, במסגרת תפקידי הקודם, ידעתי שהמשרד חתם בסיכום תקציבי של שנים 21-22, חלק מהסיכום תקציבי היה סיכום תקציבי עם משרד האוצר, על רכישה של עוד 1,700 דירות חדשות, בנוסף לרכישות מקרן דיור ציבורי,

רכישות הן במסגרת הכספים שהגיעו ממכירה של הדירות הקיימות. אז בנוסף לרכש השוטף שכל הזמן היה מקרן דיור ציבורי, היה אמור להתבצע רכש של 1,700 דירות חדשות, למלאי של דיור ציבורי, שהיו תקציבית אמורים להתפרס לתקצוב של שלוש שנים,

אם אני זוכר נכון, 22-23-24. זאת אומרת שלכאורה, עד סוף התקציב הזה של שנת 24, הרכש לפי הסיכום התקציבי ההוא, של 21-22, הרכש של כל 1,700 הדירות, אמור להסתיים והם אמורים, בגלל שזה רכש ולא בנייה אז זה כמובן, אמור היה לבוא כבר מיידית לאיוש ולטובת הממתינים לדיור ציבורי ומטרת הדיון הזה זה להבין, איפה אנחנו עומדים פה, זאת אומרת שכמה דירות נרכשו ועוד פעם, מאוד חשוב לי שבמסגרת הדיון, מי שיידבר, גם השיכון, גם האוצר, הקליטה פה יותר פסיבית, כי הם הצד המקבל. תפרידו בין הדירות שנרכשות מכספי הקרן הדיור הציבורי, לבין תקציב לרכש של 1,700 דירות וגם לגבי מה שנעשה בעבר וגם לגבי התוכניות לשנים התקציביות 23-24, כי יש לפעמים קצת תרגיל שעושים בעניין הזה, שמדווחים את כלל כמות הדירות, שוכחים לציין שחלקם הגדול, מגיעים בכלל, לא מהתקציב שהיה צריך להיות ייעודי ל-1,700, אלא מקרן דיור ציבורי, ה-1,700 היו צריכים להיות תוספתיים ולכן, מבחינתי, בדיוק לזה אני מתכוון, כי פה אין את הפירוט. התשובות שקיבלנו בכתב הם מדברות באופן כללי, על מספר הדירות המתוכננות לרכישה, בלי ההפרדה הזאת ולכן, אני מראש, מכוון, גם את משרד הבינוי והשיכון וגם את משרד האוצר, כמי שאחראי על ההקצבה, כן לעשות את ההפרדה, כי אני רוצה לוודא שהסיכום התקציבי הזה מתקיים ואכן, מתכוונים, עד סוף שנת 24, לבצע, בנוסף לשימוש בתקציבי קרן הדיור הציבורי, רכש של עוד 1,700 דירות תוספתיות, מתקציב תוספתי, מעבר לתקציב של הקרן ולכן, כשאתם מדווחים על המספרים,

גם קדימה, תעשו את ההבחנה הזאת, של המקורות התקציביים, מאיפה הם באים. השאלות שמעניינות אותנו, זה קודם כל,

השאלה הכוללת, מה כבר נרכש ומה תוכניות רכש עד סוף 24, מבחינת התקצוב, לאחר מכן, כמובן, גם הפירוט הגאוגרפי של מה שנרכש וגם תוכניות קדימה. שלום, מצטרפים אלינו פה, מבקרים בכנסת, חבר'ה מחיל ההנדסה של הבקעה, אז ברוכים הבאים. רק שתדעו, אתם הגעתם ליישבה של וועדת משנה של וועדת העלייה והקליטה שעוסקת בנושא של רכש דירות חדשות לדיור ציבורי, שאמור להתרחש, תיכף נשמע אם התרחש.

צוהריים טובים, נתנאל לפידות, מנהל אגף בכיר, נכסים וחברות, במשרד הבינוי והשיכון. אני איצמד לשאלות בארכיב, אבל לפי סדר השאלות. אז שאלה ראשונה הייתה, כמה יחידות דיור נרכשו עד כה ופילוח לפי אזור גאוגרפי, אז עד עכשיו רכשנו 520 יחידות דיור, החל מה-1.12.2021 ועד היום בבוקר, כאשר אני מזכיר ליושב ראש הוועדה שבתחילת הדרך, היה קושי מאוד גדול, לרכוש בגלל המחירון ובעצם, קצב הפעילות לרכישה, ברמה גבוהה, התחיל באזור מרץ-אפריל שסגרנו עם החשב הכללי, על עדכון המחירון, עד אז היה מספר. מרץ -אפריל של איזו שנה? 22. אז עד מרץ-אפריל, כמעט ולא רכשנו, זה היה שבע יחידות דיור על השלושה חודשים האלה, אבל החל מה- - - גם במקביל, היו צריכים לפתח את המודל החדש עם המשקל שאושר בסופו של דבר.

אז זה כאילו החודשיים וחצי הראשונים והיה שם שבע דירות ומאז יש קצב עלייה הולך וגדל. בתחילת הדרך רכשנו סדר גודל של 20-30 לחודש, החל מדצמבר-ינואר 22-23, אנחנו רוכשים כשישים יחידות דיור כל חודש, אז זה בעצם, לגבי הקצב גם, לקח לא מעט זמן לייצר את כל המערכת החדשה, גם ברמת המודל, גם ברמת, בסוף צריך להביא לידים, להביא את המתווכים ולייצר את כל מערכת הקשרים,

אני מזכיר, בעצם, רכשו 20 יחידות דיור בשנה,

אז היה צריך לעשות שינוי. זה היקפים שונים לחלוטין.

זה לקח סדר גודל של חצי שנה, שמונה חודשים, עד שהגענו לקצב שאנחנו רוצים להיות בו. היום אנחנו נמצאים בעצם, בקצב של בין 60-70 יחידות דיור בחודש, שזה משקף קצב של כ-800 יחידות דיור בשנה.

מבחינת המקורות התקציביים, כמה מתוך זה בא מקרן הדיור הציבורי וכמה מהתקציב התוספתי שהיה צריך להיות מועד על ידי אגף תקציבים, במסגרת הסיכום התקציבי שהיה. ;אוקי, אז אני אחלק את התשובה, כאילו, בתקופת הממשלה הקודמת ותקופת הממשלה הנוכחית. בתקופת הממשלה הקודמת, כמו שאדוני מכיר,

היה סיכום שבו מקבלים תקציב תוספתי על מה שיש בקרן, עבור 1,700 יחידות דיור, קיבלנו בפועל 100 מיליון שקל בלבד, בזמנו הערכנו את ה-1,700 דירות במחירים של אז, כ-2.6 מיליארד שקל, מתוכו קיבלנו את ה-100 מיליון, רכשנו בכל ה-100 מיליון - - - שזה כמה דירות ב-100 מיליון?

הדירה הממוצעת שאנחנו רוכשים היא 1.75 מיליון שקל, בממוצע. אז זה כשישים יחידות דיור ומתוך הקרן הדיור הציבורי, רכשנו עד היום, בכ-860 מיליון שקל. עכשיו, בקרן עצמה, יש הרבה מהמזומן הזה, נמצא עדיין בקרן מכיוון שהדירות נמסרות בקצב של אחוזים, אז החלק העיקרי של התשלומים זה בעצם בעת מסירת הדירה ולכן, עדיין לא כל ה- אבל בנקודת ההתחלה, כדי שכולנו נתאפס על התמונה. בנקודת ההתחלה, ברגע שנחתם הסיכום התקציבי הזה, הוא נחתם באמצע שנת 21, כמה מהנקודה הזאת והלאה, תקציב לכמה דירות הצטבר ואמור להצטבר בקרן, הרי הקרן דיי מסיימת להתמלא, במסגרת זה שבינתיים, לא הוארכה האפשרות של הרכישה, מקורות ההכנסה של הקרן, למעשה הולכים להתאפס, יכול להיות שיש עוד רכישות וותיקות שהתשלום עליהם מגיע, אבל זה עניין תזרימי, סך הכול הקרן אמורה לייצר. איזה סכום כרגע, נניח, אם מסתכלים מאמצע 21 ועד היום, סך הכול הצטבר וקרן ולכמה דירות זה אמור להספיק?

אני מעלה את המספרים המדויקים, אבל אני אגיד שזה מאוד קשה להסתכל ולתת מאמצע שנה מכיוון שבעצם הקרן - - - בתחילת שנה, לא משנה, הרי הסיכום התקציבי שיקף את כל השנים 21-22, הוא נעשה באמצע 21, אבל נעשה אחורה. עשהאל צור, אגף תקציבים, רק אני אגיד לגבי התקציבים שבקרן, אם דיברנו על תחילת שנה, יש תנודת מאז - נתנאל תיכף ירחיב על זה - במעבר בין שנת 22 ל-23, עברו בקרן, סדר גודל של 1.2 מיליארד, בנוסף יש את הדירות שנמכרות כעת, או בתהליכי מכירה - - - שהתחילו לפני סוף ה- נכון.

אבל תהליכים,

תהליכים שהתחילו לפני פג תוקף של החוק - - - פקיעת החוק, הכסף ייכנס אחרי שבעצם, כביכול הקרן מבוטלת, היא כמובן לא מבוטלת, כי הכסף נצבר בה, הכספים שנכנסים. עכשיו 1.2 מיליארד, זה אחרי הרכש של 1.200. לא, זה טיפה מורכב, אני אתן לך את המספרים המדויקים,

ביתרת הפתיחה ב-2022, הייתה 666.9 מיליון שקל, זה ייתרת הפתיחה, ייתרת הסגירה הייתה 1.25,

היה לנו 100 מיליון שקל שקיבלנו מהאוצר, תוספתי ובנוסף, היו לנו הכנסות של 735, בעקבות מכירת דירות ו-248 הוצאות, בעקבות רכישת דירות. ששוב, ההוצאות זה כסף שיצא במזומן, צריך לדייק. זה ביצוע מזומן, יש על זה עוד 600 מיליון שקל של התחייבויות שטרם בגלל דירות שטרם התקבלו. עכשיו, השנה ב-2023, יש לנו הכנסות של 233.6 מיליון שקל והוצאות של 198 מיליון שקל. הוצאות תיכף נדבר, 233 זה עוד לא גמר ההכנסות. נכון וזה עוד לא, נכון. מה הצפי שלכם לסיום ההכנסות? הרי אתם מכירים. יש בערך 3,000 בקשות שנמצאות כרגע בשרוול, אנחנו לא מניחים שכולם יתממשו בסופו של דבר. רכש דירות. למכר. שהספיקו להתחיל את התהליך, לפני פג תוקף של החוק.

הרי חוק, בגלל הבחירות, החוק היה אמור לפוג באמצע נובמבר 22, בגלל הבחירות אוטומטית, הוארך, נדמה לי, ל-14 בפברואר שזה שלושה חודשים, נדמה לי מתחילת כהונתה של הכנסת החדשה, מהשבעתה של הכנסת החדשה ואז, כל מי שהתחיל עד התאריך הזה את התהליך ועבר מסוכה מסוימת, הזכאות שלו נשמרת, מי שלא התחיל זה כבר לא, יש אמנם ניסיונות לחדש את החוק, אבל זה אירוע אחר, אנחנו לא עוסקים בו כרגע כאן. עכשיו, אז מה הצפי שלכם להכנסות נוספות לקרן?

לא כל מי שזכאי, בסופו של דבר - - - בהערכה, אתם יודעים לתת. זה כמחצית מהבקשות כרגע שטרם עדיין סיימו את הטיפול. שכמה כסף אמור להיכנס? אנחנו מעריכים שזה בין 400-500 מיליון שקל וזה הערכה. זאת אומרת שאנחנו מדברים על כך שבכל התקופה הזאת, נניח מתחילת שנת 22, אני שם בצד שנת 21, כי כל הרכש התחיל למעשה, מהקרן לטובת פעילות הרכש, אמורים לעמוד כשני מיליארד שקל, עשיתי עכשיו חישוב זה 660 מיליון שהיו בקופה, זה 735 שהתווספו במהלך שנת 22, עוד 223 שהתווספו בתחילת 23 ועוד הצפי שלכם, 400-500 מיליון, הלכתי על הצד השמרני, 400 מיליון, הגעתי לכשני מיליארד שקל זה המספר, שני מיליארד שקל, כמה דירות זה אמור לתת לנו? לפי 1.7. זה קצת יותר מ-1.7, בוא נגיד. כ-1,140. כ-1140 דירות, זה מהקרן, כן?

המשמעות של זה שלכאורה, תיכף תבין למה אני הולך לשם - - - אני מבין. אתה מכיר אותי מספיק כדי להבין לאן אני חותר, גם אתה עשהאל, תיכף תבינו מה השאלה שאם אנחנו - - - אנחנו יכולים לשאול אותה גם. בוודאי, אם אנחנו מדברים על כך שהקרן מספיקה לרכש של 1,140 דירות ועוד 1,700 היו צריכים עד סוף 24 להירכש, במסגרת הסיכום התקציבי, אנחנו אמורים בשנים 22-23-24, להגיע לסך הכול של 2,840 דירות חדשות, לטובת מערך הדיור הציבורי שאמורים להתווסף. אנחנו כרגע נמצאים במספרים שאתם נתתם, במספר פחות, אנחנו מדברים על כך שיש 520 שנרכשו ועוד 1,600 שזה התכנון לשנתיים הקרובות, ל-23-24, כאשר חלק מה-823, בפועל הם בתוך 520, לכן - - - אם נדייק את זה בדיוק אז השנה ואודי יתקן אותי, נרכשו 260 דירות,

ב-23. אני אגיד לך בדיוק. אז אתה יכול להפחית את זה מה-800, מה-1 לינואר. ואז אני נשאר פה עם 260

יש פה גם את אודי טוויזר מעמידר שהוא בעצם מנהל את כל הרכש. תיכף נכניס גם אותם, ניכנס לעובי התהליך, אבל אני כרגע מנסה לראות את התמונה הכוללת. ב-2023 נרכשו 300. אז זה עוד פחות, אז אנחנו למעשה, מדברים על כך שסך הכול, בשנים 22-23-24 ירכשו כ-1,800 דירות, לשם אני מגיע, כשהיינו צריכים להיות ב-2,800. זאת אומרת שזה פער של כאלף דירות, לא דבר מבוטל, למה?

במסגרת הסיכום התקציבי שתהיה ברורה השאלה ואני מניח שהשאלה היא יותר לאוצר,

משרד השיכון יגיד שהוא לא מסוגל לרכוש בקצב יותר מהיר, אבל לכאורה, מבחינה כספית,

כשאני לוקח את הקרן ולוקח את הסיכום התקציבי של שנים 21-221, יש כסף שהיה אמור כולו לצאת לרכש ולהסתיים, עד סוף 24, על 2,840 דירות ואנחנו כרגע, בקצב שבו אנחנו עובדים ובתכנון שיש, ב- למעשה, אלף דירות פחות. עוד נתון אחד משמעותי שלמעשה, אם הכסף מהקרן היה אמור לספק את 1,140, אנחנו כמעט את כל הרכישות, עד סוף 24, ממנים מהקרן,

מ-700 דירות, זאת אומרת האוצר פה, את הכסף שהוא היה צריך להעמיד, משאיר אצלו בצד, כי גם לפי מה שאני מבין, יש סיכום חדש. זה מה שבאתי להגיד.

אז בוא תגיד את זה, אני קראתי את זה בתקשורת והזדעזעתי, בוא תגיד את זה כאן. אז אני אגיד מה הסיכום, בגלל זה גם בתחילת דבריי אמרתי שאני מתייחס קודם כל, למה הממשלה הקודמת ומה הממשלה הנוכחית. בממשלה הנוכחית, במסגרת דיוני התקציב, יש סיכום תקציבי שבין המשרד למשרד האוצר, שבו סוכם שהסיכום התקציבי לרכישת 1,700 יחידות דיור יימשך ועובר גם לממשלה הנוכחית, הם יעמדו ויגבו אותה,

קודם כל, אנחנו צריכים לממש את הקרן. כאילו לאפס את הקרן. ורק אחר כך הם יעמידו את התקציב. אבל אם ככה, השאלה היא, קודם כל, אני חושב שחבל שזה הסיכום התקציבי, כי ברור מה זה עושה, האוצר שומר את הכסף שלו בצד ואם הוא לא ימומש בשנים 23-24, אף אחד לא תוקע קו שזה יעבור לשנים 25, קרן הוא ייעודי, בו אי אפשר לגעת, אם היה נשאר שם כסף, הרכש היה ממשיך. פה הסיטואציה הזאתי, השאלה הגדולה, מה ייקרה בסוף שנת 24, כי למעשה האוצר, מתוך ההתחייבויות שיש לו, בפועל, רוב ההתחייבות שלו, מתוך 1,700 דירות, אלף דירות שהוא היה צריך לממן, הוא שומר, לא ימומשו, בקצב הזה, בשנים 23-24 ואף אחד לא יודע מה ייקרה איתם, בתקציב 25-26, אין התחייבות להעביר אותם הלאה, בשונה מהקרן, לכן זה סיכום שהוא ייתכן וייגרע, חוץ מהעיכובים שתיכף נדבר על קצב הרכישה, זה יכול לגרוע לגמרי את הדירות האלה, מהמלאי העתידי שאמור לקרות. כדאי גם לזכור שכל הרכישות מהקרן שלא נתבשם מהם, הם סך הכול, רכישות שהן במינוס למלאי הדיור הציבורי, לא בפלוס, כי הרי זה כסף שבא ממכירת דירות, נדמה לי בממוצע, על כל דירה, כמה? 1.46. מה זאת אומרת 1.46? על כל 4.6 דירות שנמכרו, יש אחת.

כמעט על כל חמש דירות שאתה מוכר, אפילו יותר מארבע, אתה מקבל חזרה דירה אחת, אז כל הכסף של הקרן הוא אפילו לא מחזיר אותנו לאיפה שהיינו, הוא לוקח אותנו רק לעשרים אחוז, ממה שנמכר, חוזר. אני מחזיר לשאלה העקרונית, האם שיטת המכירה, אכן צריכה להמשיך? דעתי ידועה, לא. אני מסכים איתך, אני חושב שלא. אני פה בעמדה מאוד לא פופולרית. גם אני בעמדה לא פופולרית. בעמדה מאוד לא פופולרית בבית הזה, אני סברתי כך כשר הבינוי והשיכון ודעתי לא השתנתה, עם שינוי הפוזיציה, אני עדיין חושב שהחוק לטווח ארוך, בצורה כמו שהוא מומש, הוא הרס את המלאי של הדיור הציבורי במדינת ישראל ולקח אותנו אחורה, מבחינת הרשת החברתית. אני שמח שאתה נותן לי פה תמיכה. חבר שלי ומאוד כועס עליי שאני כבר יותר מ-14 שנה, לא מתבייש להגיד את זה שהחוק שלו,

הציבורי. יש תמימות דעים כרגע, סביב השולחן. אז אנחנו מסכימים בנקודה הזאת, אבל עכשיו שאלה, מה עושים עם המצב שנוצר ולכן, הרכש של 1,700 היה אמור לתת ולו, מענה מזערי וראשוני, לצמצום הדרמטי של מלאי הדיור הציבורי שנוצר בעקבות החוק ובטח ובטח, אי אפשר לפתור את הסוגייה של 1,700, באמצעות התקציב שהחוק מייצר שהוא, כמו שאמרנו, הוא פעולה בחסר, על מלאי הדיור הציבורי, על ארבע וחצי דירות, מקבלים אחת חזרה. אז לכן, יש לי פה מספר שאלות, לפני שאנחנו נכנסים לגאוגרפיה ומנגנון, כי זה הנושא האקוטי, לשם זה גם ביקשתי כינוס הישיבה, כשהתחלתי להיות מודאג מהמימוש של הסיכום הזה.

זה כמובן, השאלה, איפה עוד אלף דירות? ומה התכנון לגביהם? האם כן במהלך השנים האלה, 23-24, האם זה רק סוגיה טכנית של קצב הרכש של משרד השיכון ומשרד השיכון מסוגל להגביר את הרכש, לאוצר יש מקורות ל-700, זה אומר להוסיף עוד אלף דירות למלאי, זה המון כסף, זה בערך 1.7 מיליארד, לא כסף קטן של קניפלך שמוצאים אותו מתישהו במהלך השנה. אז האם הכסף הזה מתוקצב וקיים? במידה ולא ניתן לממש את כל הכסף, האם יש התחייבות, מצד אגף תקציבים, לגרור את ההפרש שיישאר, שזה סדר גודל של כאלף דירות, בקצב הנוכחי, לגרור את זה לשנים תקציביות 25-26, או שזה כסף שהוא ירד לטמיון? וכמובן, שאלה למשרד השיכון, למה הסכמתם לסדר הזה, לא יודע אם אתה הכתובת, אם אתה לא הכתובת,

כי בדרך כלל סיכומים תקציביים הם נעשים ברמה יותר למעלה, של שר ומנכ"ל, מניסיוני, אז יכול להיות שזה לא הוגן, לשאול אותך את השאלה, אבל אם אתה יודע, למה המשרד הסכים פה, למשהו שהמשמעות של זה, יכול להיות שאובדן של 1.7 מיליארד, זה לא סכום קטן. אגב, דיי תקדימי לסיור של הדיור הציבורי, חוץ מזמנו, הנפקה של עמידר כשנעשתה, לרכש של עוד כאלף יחידות דיור, פעם אחת, לא היו מבצעים כאלה של רכש דירות של דיור ציבורי, תוספתיות מצד המקורות התקציביים של אגף תקציבים, זה היה בזמנו פריצת דרך הסיכום הזה ולמעשה, הדרך ההתנהלות הנוכחית היא יכולה לאפס חלק גדול מהם שזה מה שהטריד אותי ולכן ביקשתי את הישיבה הזאת. אפשר שתי שאלות, אם הם יוכלו לענות?

שלום, רן מלמד, נקודת מפנה. שאלה ראשונה שלי, נוגעת לכמה כסף שולם על הדירות החדשות, לנושא של תיווך, עמלות שונות וכדומה? זה אחר כך רן, אני אכנס תיכף למנגנון. אוקי, והדבר השני, אם אפשר אחר כך יהיה אפשר לקבל נתונים, לגבי הדירות שהיו צריכים להחזיר למלאי, מתוך הדירות שהיו בשימושים שונים.

זה גם שאלה מעניינת, אבל- רק שהן יהיו על השולחן. אני אשים אותם בצד,

אותי מעניינת תמונת מקרו, כי אם נתעסק בשוליים, יש פה מ-1.700 מיליארד שיכולים להתאדות באוויר ככה. 250 מיליון שקל עמלות וכל מיני כאלה, אז יש לך עוד מאה דירות שאפשר היה לרכוש. אני אענה על זה, זה תשובה פשוטה. בסדר, אני אתן לאוצר. ניתן לאוצר, יפה, אם הוא מרוויח פה 1.700 מיליארד, בהחלט מגיע לו הראשון לתת דין וחשבון. אז קודם כל, אדוני היושב ראש,

אתה יודע הכול ועשית כבר את כל הפתיחה, אז אמרת בפתיחה את כל התשובות שאני הולך לענות, אבל אני בכל זאת אגיד אותם. הסיכום שנעשה בתקציב 21-22, דיבר על רכישה של 1,700 דירות - - - תוספתיות, אין מחלוקת על זה, נכון?

אין מחלוקת על זה, אני רק אגיד שהמקורות של אותו כסף, כבר אז, לא נסגרו בצורה חד-משמעית וה- - - לפי בקשת אג"ת, אבל זה פחות רלוונטי, זה גמישות ששמרתם לעצמכם, מאיפה להביא את הכסף, זה לא הייתה משאלת לב, הסיכום היה ברור על רכש כמות דירות, אפילו לא הוגדר כסף, הוגדרה כמות הדירות ואמרתם שהכסף תביאו ממקורות שונים, לפי מה שנוח לכם. ולפי מה שהממשלה תחליט עליהם, זה גם ודיברנו על זה בזמנו, אבל אני שנייה רגע אשים את זה בצד. אנחנו לא מתכחשים לסיכום הזה והסיכום הזה, גם עבר לסיכום לשנים 23-24,

הוא מראש היה צריך לכלול 23-24, הוא היה לשלוש שנים. הוא עבר במובן הזה שהוא לא בוטל, נגרר, כמו שאמרת קודם.

בסיכום התקציבי לשנים 23-24 ואנחנו בעצם, למעט המאה מיליון ואני תיכף אדבר רגע על המאה מיליון,

ככה התנהלנו גם בשנים 21-22, הייתה הבנה, לפי הכספים שנצברו בקרן, הם הכספים הראשונים שצריכים לצאת והסיבה היא, סיבה מאד מאוד פשוטה. תקציב המדינה מנוהל בצורה כזאת, שהרצון הוא שכמה שיותר כספים שנמצאים בתקציב, ימומשו, לפני שמקצים כספים נוספים, יש לנו שני כספים שמיועדים לאותה מטרה, אנחנו מעדיפים, לפני שאנחנו מעמיסים כסף על תקציב המדינה שהיא באה על חשבון דברים אחרים, אנחנו מעדיפים להשתמש בכספים שצבורים באותה קרן, לאותה מטרה.

אדוני היושב ראש, ביקש שאנחנו נפריד בין הרכישות וזה בסדר גמור שנתנאל יגיד שמימשו את המאה מיליון, אנחנו עומדים לגמרי מאחורי זה שהסדר צריך להיות,

להשתמש בכספים של הקרן שהם לאותה מטרה, שהם לאותה מטרה רכש דירות לדיור הציבורי ולאחר מכן, להצביע על מקורות להביא את אותם 1,700 דירות. עכשיו, אני אגיד פה,

שום ביקורת על משרד השיכון, נתנאל, כמו שאתה יודע, עושה עבודה מדהימה והקצב שנעשה היום הוא קצב שלא היה בעבר, לא היו רוכשים בכזה כסף. חותם על כל מילה. ועם זאת,

כמו שאתה אמרת כבר,

גם בקצב הזה, הכספים שכיום נמצאים בקרן, מספיקים כמעט עד לסוף שנת 24, עכשיו אני לא אומר - - - לא, לא כמעט,

בחישוב שעשיתי פה, תצטרכו לממן שש מאות דירות. אפילו לחלק מהותי לשנת 24 והאמירה שלנו, אנחנו מעולם לא אמרנו למשרד השיכון, תרכשו יותר לאט, תעכבו רכישות,

איך נתעסק בזה, אני אשאל אותך, מה ייקרה, אם עוד אלף דירות, אתם בקצב הזה, תממשו מתוך התוספתיים כ-700 דירות,

יקרה בדיוק מה שהיה צריך לקרות בשנת 21-22, נצטרך למצוא מקורות לדבר הזה, המקורות יכולים להיות מקורות - - - לא, לא שאלתי, מאיפה תממן את ה-600 שתממש, שכמעט 100 כבר מימשת ועד 600 ומשהו,

שאלתי מה ייקרה עם אלה שלא מימשת? הגענו לשנת 24, נניח הקצב נשאר ככה, לפי הסיכום התקציבי שהוא מראש היה עד סוף 24,

פה רק זה אפילו לא גרירה, אלא זה רק אישרור של הסיכום התקציבי הישן, היו צריכים להירכש מהתוספתי 1,700, ירכשו כ-700, יישארו עוד אלף דירות, זה ייגרר לשנת 25?

הקרן תתאפס, ברור לך, אין הכנסות חדשות לקרן. אני לא יודע לתת תשובה לשאלה הזאת. אבל ברור לך מה המשמעות של התשובה שאתה אומר,

התשובה היא שאני באמת,

אני לא יודע להגיד היום, אמירות תקציביות, בנוגע לתקציב 25-26. אבל התוצאה של זה מזעזעת,

מבחינת המשמעות, כי אתה אומר פה ככה, לי יש סוגיה תזרימית, אל תתערב לי, לי נוח בגלל שיש לי קרן תזרימית להשתמש קודם בה, לפני שאני צריך לשבור את ראש, מאיפה אני מביא, מימוש ההתחייבות שלי, כמשרד האוצר, ל-1,700 תוספתיים ולכן, אני לא רוצה כרגע, להעמיס על המערכת שצריכה לגייס את הכסף הזה, מפה ומשם ומהיתרות ומהרזרבות ומעוד כל מיני מקורות, אלא אני כרגע, תזרימית, רוצה להשתמש בקרן, אם זו הייתה רק סוגיה תזרימית, יכול להיות שלא הייתי מתווכח איתך, כי הייתי אז שואל, אם הוא יודע להגביר את הקצב,

יש הרבה אנשים שמחכים וכו' וכו' וכו', זה לא שאין ביקוש, הביקוש הוא אדיר לדירות האלה, אבל אתה אומר משהו הרבה יותר דרמטי, אתה אומר שזאת לא רק סוגייה תזרימית.

אז אני אדייק עוד פעם את מה שאמרתי ובזה פתחתי, שלא חס וחלילה ישתמע אחרת. אנחנו עם המדינה מאחורי הסיכום, יש התחייבות לרכישת 1,700 דירות, אני יודע, אדוני היושב ראש יודע שממשלות מסוימות, מקבלות החלטות כאלה ואחרות שלפעמים, גם משנות את ההחלטות כאלה ואחרות, שלפעמים גם משנות את ההחלטות של הממשלות הקודמות, אני לא יודע לכבול, אני לא יכול לתת אמירה, אנחנו מחויבים ל-1,700 דירות, הרכישה מתבצעת, בקצב שמשרד השיכון מסוגל לרכוש.

אבל ברגע שאתם מפילים הכול על הקרן, או אפילו לא הולכים חצי-חצי, או משהו כזה, או להיפך, עושים רק מהכסף התוספתי והקרן תתווסף אחר כך ואתה לא מפקיד את הכסף שלך בקרן, אתה מסכן בפועל- המשמעות היא שהכסף הזה יכול ללכת לאיבוד, כי זה נכון שממשלה תמיד יכולה לשנות, אבל יש הבדל, בין ממשלה שמגיעה להחלטה שכבר קיימת, מבחינה ציבורית ואומרת, אני משנה, אני לוקחת כסף שנועד לרכש דירות של דיור ציבורי ואני מעבירה את זה לא יודע, לנבחרת ישראל בכדורגל לנוער, עכשיו, זה בסדר זה קורה, כל אחד מאיתנו מכיר את זה, אבל אז הממשלה עושה את זה מעל השולחן, זה אירוע, מבחינה ציבורית, תצטרך לתת דין וחשבון לציבור, למה היא לקחה כסף מרכש של דיון ציבורי, זה אירוע אחד. אנחנו פה מדברים על אירוע אחר, הכסף כולו, התוספתי, היה אמור לצאת, עד סוף שנת 24, ברגע שהוא לא יוצא, הסיכום התקציבי של השנים 21-22, מתאפס, כי הוא כלל עד שנת 24, בסיכום התקציבי של 23-24 של משרד השיכון, לא ראיתי אותו, מן הסתם נכנס לשם, המשפט הזה, שקודם לוקחים מהקרן ורק אחר כך מהתוספתי, עדכן אותי משרד האוצר, הוא מן הסתם דאג להכניס את זה פנימה לסיכום, אני צודק? האמת היא שאני לא זוכר. יש ניסוח דומה, אבל ניסוח דומה של משרד האוצר, ברור, אני מכיר אותם. הם טובים בזה. הם לא יפספסו את ההזדמנות הזאת, הם עושים את מלאכתם נאמנה. היועצת המשפטית שלכם, היא בקיאה בדרכי האוצר. בשביל זה בחרנו אותה בזמנו, כיועצת משפטית קבועה ולא רק כממלאת מקום, אבל בסופו של דבר, ברגע שאתם מכניסים את זה ככה, המשמעות היא עכשיו חדשה, כי כשנגיע, אני מניח שגם בסיכום הזה, לא כתוב שבמידה והכסף, לא ימומש הוא יועבר לתקציבים 25-26, אתם יודעים לחתום קדימה, סיכומים תקציבים,

באמצע 21, חתמתם סיכום תקציבי עד סוף 24, על 1,700, לא רציתם את כולו לתקצב בשנים 21-20. אני אגיד בפשטות, באופן כללי כשחתמנו את הסיכום הקציבי, האמירה של משרד השיכון, הם האמינו שהם מסוגלים לרכוש, בקצבים יותר גבוהים. זה בסדר, רק אני אומר לך שאתה יודע לחתום, גם לשנים תקציביות הבאות,

אני אומר שלא היה צורך לחתום, מבחינתנו, לשנים קדימה, כי משרד השיכון חשב שהוא ידע לממש את הכספים. אז כן, כי הוא גם לא בנה על זה שאתם קודם תגידו, תביאו מהקרן.

בסיכום התקציבי 21-22 לא היה כתוב. לא, אני מדבר 22-23, סליחה אני מדייק. ברור, עכשיו אני מדבר על סיכום תקציבי חדש 23-24, ששם נכנס המנגנון הזה שקודם זה מגיע מהקרן, אחר כך רק אתם משלימים, ברגע שהקרן תתאפס, שמה היה צריך לקרות אחת מהשתיים, או לא ללכת למנגנון כזה, אלא ללכת לאיזשהו חלוקה, או לחילופין, להכניס משפט, לפחות, שבמידה ולא ימומשו כל 1,700 דירות תוספתיות, עד סוף שנת 24, לטובת רכש הדיור הציבורי, הכסף הזה יעבור לתקציב 25-26, כמו שבשנת 21, ידעתם לחייב תקציב 23-24, בגללכם, כי הרי אני רציתי את כל הכסף קדימה,

אנחנו פורסים את זה לשלוש שנים.

עשינו את זה אדוני, בחוק דודי השמש, שלא היו מתקינים מספיק דודי שמן בדיור הציבורי, כל שנה היה את היתרה, כי זה היה חוק של חמישה מיליון, היו את היתרה מעבירים לשנה הבאה כדי שהכסף לא ילך לאיבוד.

זה בוודאי שאפשרי, למרות ש- לא, אני לא אומר מה אפשרי ומה לא, לא אמרתי, לא חילקתי ציונים,

מה שאני אומר - - - שזה לא קרה. מה שקרה זה שמשרד השיכון חשב שבשנים 23-24 הוא יוכל לרכוש ובהתאם לזה גם הסיכום.

כשהוא חתם איתכם סיכום תקציבי בפברואר? בוודאי, בהתאם ליכולות האלה. הציג פה נתנאל תמונה, כמה עבר מאז חודשיים, מאז הסיכום התקציבי. אתם בפברואר 23, חשבתם שתדעו לקנות אלף דירות, יותר ממה שכרגע אתם מדווחים? שוב, אני אומר עוד פעם, לא דיברנו בדירות. שניים-שלושה חודשים?

כמו - - - רגע,

מעניין אותי מה נתנאל יענה. אני לא הייתי בארץ באותו זמן. אוקי, אבל עדיין? אני מניח שהיית מעורב, או מישהו מהאגף היה.

אבל לא מעורבות כמו ש- - - זה היה, כמו שאמרת, מאוד מלמעלה, היו אמירות ומה שנסגר זה שהסיכום ימשיך ובמידה וכמובן, הכסף התקציבי יעמוד, אבל חשבנו שנכון יותר תקציבית, אנחנו ועדיין חושבים שהיכולת התקציבית, בניהול תקציב המדינה, היה להשתמש בכספים של הקרן. אני עוד מוכן לקבל את זה, בהנחה שאתה מתחייב שהכסף, לא יילך לאיבוד ואתה כרגע אומר לי, אני לא יודע להתחייב על 25-26, לא חייבתי את עצמי, בסיכום תקציבים במשרד השיכון, על 25-26 ולכן, מה שננצל עד 24, ננצל ואנחנו כבר מבינים, כמה זה יהיה בערך, תיכף נתעמק בזה, למה ואנחנו מבינים שזה הקצב ואז כל השאר,

מה שהממשלה תחליט.

לא אמרתי מה יקרה, אני רק אומר הסיכום היה - - - אז זה שאתה לא אומר, זה מה שמדאיג אותי.

אני אומר את מה שאני יודע להגיד, את מה שאני לא יודע, אני לא רוצה להגיד סתם דברים שאני לא יודע.

הסיכום היה לשנות התקציב 23-24 והתפיסה הייתה שהכספים ימומשו ושיתווספו כספים תוספתיים,

אומר עוד פעם, בהתאם למקורות שימצאו, אבל זה לא - - - זה כבר בעיה שלכם, זה לא צריך לעניין פה אף אחד, זה בעיה פנימית, בינכם לבין החשכ"ל. גם אל מול הממשלה. מהעודפים של הקואליציוניים של החרדים. זה כבר חויב פעמיים, יש גבול, כמה אפשר לחייב אותו כסף. כי זה דרמה, הסיטואציה פה, אנחנו כך מדברים בנחמדות, אבל אנחנו פה למעשה, הצפנו אירוע שהוא דרמה, שיכול להיות שיתאיידו באוויר,

בסוף שנת 24, 1.700 מיליארד שקל, לא מעט כסף, שנועדו לרכש דיור ציבורי, באופן תקדימי, במדינת ישראל, כי אף אחד לא מתחייב שיעבירו אותם להמשך. עכשיו, זה מגה אירוע, זה לא כסף קטן, זה כסף ענק, אני מכיר היקפים סיכומים תקציביים של משרד השיכון. זה הרבה כסף. יש שנים שזה יותר מסיכום תקציבי לשנתיים של המשרד, על כסף תוספתי, 1.700 מיליארד ולכן, אני לא רגוע על זה, אני רוצה לקבל איזשהו התחייבויות ברורות של אגף תקציבים, שהכסף הזה לא יתאייד, אני חושב נתנאל שזה גם אינטרס של משרד השיכון. זה אינטרס של משרד השיכון, אני מסכים, אבל אני כן בסוף, מבחינת המקרו של המשרד, כמו שאדוני היושב ראש מכיר,

בדיוני התקציב, יש עוגה וצריך גם באותה תקופה לדעת להסביר, מה הולך לאן, ישבו עכשיו השר והמנכ"ל, יחד עם משרד האוצר, עם אגף תקציבים ועם שר האוצר ובסוף, צריך לגם לתעדף וכמו שעשהאל אמר, ברגע שיש מקור זמין אחד, המטרה שלנו זה לרכוש כמה שיותר, בהתאם לקצב שאנחנו סבורים שאנחנו יכולים להגיע אליו ו- - - אבל אז היה לזה פתרון, כי אז אתה רושם, כמו שאמרתי, משפט אחד קטן, כמו שנרשם בסיכום תקציבי 21, אתה אומר, סבבה, אני מוותר לך בגלל הסיבה שציינת שאני רוצה ממך דברים אחרים, לנושאים אחרים, אז אני מוותר לך שפה כרגע תזרימית, ננצל את הקרן, אבל תרשום לי סעיף שבמידה והכסף, לא ינוצל, אני אוכל להמשיך לנצל אותו, בתקציבים 25-26 וכרגע, הסעיף הזה חסר לי ובשנייה שהוא חסר לי, המשמעות ברורה לי, שמשא ומתן על 25-26, יתחיל מאפס, הוא לא יתחיל מאלף דירות, אני מכיר היטב את אגף תקציבים, עברתי אצלם בית ספר של שנים ואני יודע בדיוק איך זה עובד. אז מההכרות שלי, בסוף, הסיכום התקציבי - - - אני גם יודע, איך אגף תקציבים, אהב את הסיכום התקציבי על 2,700 דירות ואיזה דם ויזע ודמעות הוא הושג.

כמו שאדוני מכיר, גם את הסיכום התקציבי הראשון של 1.700, גם אז, לא היה סעיף שזה עובר לתקציב של שנה הבאה, או דו-שנתי הבא.

הוא כלל עד סוף 24. נכון והתקציב הנוכחי האריך את זה, עד סוף 24. זה אותו דבר, הוא לא האריך, הוא בעצם חזר על זה, הוא מראש, היה עד סוף 24. אני רק אדייק, לדעתי זה היה 23, לא 24. 24, 24. לא, יש לי אותו,

אבל בסוף, במסגרת כל השיקולים, במשא ומתן מול האוצר על התקציב, זה מה שסוכם ואני חושב שבסוף - - - אני אסביר למה אני אומר 24-23, כי זה כלל גם יתרות של 23 שזה בפועל מימוש של 24, הרי רציתם לממן את זה, בין השאר מהיתרות הלא ממומשות, אז חלק מהזה, אמרתם, תחנה אחרונה תהיה בסוף 23 כשנראה מה היתרות, אנחנו נקצה ותוכלו להשתמש בזה ב-24. כתוב 23, אדוני. מעודפי תקציב.

זה כולל עודפי תקציב של 23, זה בפועל 24, המימוש שלו, בסדר. בקיצור, זה בסוף סדרי עדיפויות במשא ומתן, אין תשובה יותר מידי מתוחכמת פה. אני לא מכיר שמשרד השיכון קיבל 1.700 מיליארד למשהו אחר, אולי מישהו אחר קיבל מטרות אחרות 1.700 מיליארד, אבל הם לא במשרד הבינוי והשיכון. אני לא יודע להתייחס לזה. כי אני קצת, בוא נגיד ככה, מה שדווח בתקשורת, אני לא מחזיק סיכום תקציבי של משרד הבינוי והשיכון,

זה לא מסמך סודי אז אנחנו נבקש להעמיד אותו אלינו, היות וזה קריטי לסוגייה הזאת, אנחנו מבקשים שתעבירו אלינו את העתק של הסיכום התקציבי, של משרד האוצר על משרד הבינוי והשיכון. זה לבקשת גם הכנסת וגם עקרי הסיכום התקציבים מופיעים בחוברת הכחולה.

סיכום חתום, אני יודע מה זה סיכום תקציבי, חתמתי כבר נדמה לי בערך עשרים כאלה, בחיים שלי, אז את הסיכום כולו תעבירו אלינו, זה הערת סוגריים שנבקש, אבל בסופו של דבר, אני לא מכיר שם הקצאות בהיקף של 1.700 מיליארד שזה הכסף שיכול ללכת פה לאיבוד, לכן, גם אם היו אומרים לי שעשו פה איזה שינוי סדרי עדיפויות - -- לא, אין כזה דבר,

כמו שאדוני מכיר, הסיכום התקציבי בין משרד השיכון למשרד האוצר, לא עומד על כסף, הוא עומד על יחידות דיור, הוא מגביל את תקופת הזמן, אתה צודק לחלוטין בזה, עד סוף 24, אבל כול עוד אנחנו בתוך תקופת הזמן, הם צריכים לעמוד לנו את המקורות התקציבים לרכישת הדירות. אני מבין, אבל אתה כרגע הצגת פה קצב, תיכף אני אשאל אותם, אם אפשר להגביר אותו, לפי הקצב הזה, בהנחה שזה פלוס מינוס הקצב, אתה תגיע לסוף 24, עם אלף דירות לא ממומשות מהכסף שלהם.

זה הסיטואציה, בספירה שכולנו עשינו פה ביחד, מתמטיקה פשוטה, זה לימודי ליבה פשוטים, לא מסובכים. אז אני מציע שנעבור לשאלה הבאה, לגבי הכסף, כדי שאני אסביר את הפעולות שאנחנו מבצעים כדי להגביר את הקצב ואז

אבל אני עוד יותר מזה מוטרד כרגע מהכסף, כי מה שלא תעשה פה, נניח תעיר את המערכת,

תגיד אני ב-24 הצלחתי, לא 800,

שזה אני מניח, דורש הרבה פעולות וב-23, לא חושב שאתה כבר בהרבה תשנה את הקצב, אנחנו כבר באמצע השנה ו- - - זה שינוי קרי מנטלי. יהיה קצת פה, קצת שם, אז תוסיף עוד 200 דירות, אז ישארו לא אלף, 800, עדיין זה יותר ממיליארד שקל,

עוד לפני השאלה, איך מגבירים את הקצב, השאלה המרכזית שצריכה להטריד אותכם, בדיוק כמוני, איך משרד הבינוי והשיכון, מבטיח שהאלף דירות האלה, לא יתאיידו בסוף שנת 24 ולא לחכות עם זה לתקציב 25-26, כי אז כל המשא ומתן יפתח מאפס,

במקום להיאבק על עוד כסף תוספתי, הרי המטרה שלנו בכלל הייתה, בסיכום תקציבי כתוב אגב,

אם אתה כבר רוצה לדייק מהסיכום התקציבי של 21-24 שזה שלב ראשון להגדלת המלאי של דיור הציבורי, זאת אומרת שאם הייתי נשאר שר, בכוונתי היה להגדיל את זה, גם בסיכום התקציבי 23-24, לעוד שנים קדימה, כי תמיד רכש הוא קדימה. אז ניחא שלא עשו את זה, למעשה, משא ומתן ב-25-26 הוא יצטרך להיפתח מאפס, זאת אומרת שרק לשמור את האלף האלה זה יהיה הישג אדיר שאז, הם ימכרו כבר פעם שלישית, זה כבר יהיה סיכום תקציבי שלישי שיעשו עליהם סיבוב. אני רק אגיד, אדוני השר, אדוני היושב ראש - - - אם הייתי שר,

לא היה צורך לקיים אותו, כי בחיים לא הייתי חותם איתכם כזה סיכום, אבל זו כבר סוגייה אחרת. גם הסעיף שעבר מהשנה שעברה לשנה הזאת, עבר מתוך מחויבות להסכם שנחתם בשנה שעברה. תמיד מקיימים הסכמים.

אלא אם כן, סוכם משהו אחר.

הסיכום עבר, מתוך מחויבות של משרד האוצר לאותו סיכום. אני לא יודע להגיד מה יהיה בתקציב 25-26, אם יהיה דו-שנתי, אבל אני יכול להגיד שכמו שעמדנו בזה, אני מקווה - - - לא, זה לא אותו דבר, אתה מבין את זה היטב, כי פה זה מראש כלל את התקציב הזה. זה כלל חלק מהתקציב הזה, לתפיסתנו זה היה לשנת 23. כן,

בוא נגיד ככה, אם הייתי יושב מולך כשר הבינוי והשיכון, באותו משא ומתן,

תביא לי את כל הכסף ב-23 ואת הקרן אני אשמור לעצמי ל-24, אין בעיה, תביא לי עכשיו הכול, מה שאתה חייב להביא לי. אני רק אגיד, היה ברור שתקציב לשנת 23-24, עבור באמצע שנת 23, במקרה הטוב, עבר ברוך השם,

בכל מקרה, היה ברור שגם אם היינו נותנים את זה לשנת 23, לא היו מספיקים לרכוש את כל ה-1,700 דירות בשנת 23, גם אם נלך לכיוון הזה. כי זה בין השאר, בגלל שלא נתתם מספיק ב-22,

כי גם שם שיחקתם, היה מחלוקת על המאה האלה. אבל זה מעולם לא פגע בקצב הרכישות, זה נתנאל יגיד, מעולם לא היה - - - כי השתמשו בקרן, השיטה הזאת שמשתמשים בקרן שזה כסף מובטח לטובת דיור ציבורי כדי להתחמק מהכסף שהוא היה התחייבות חד-פעמית ויכולה להתאייד של משרד האוצר היא שיטה מאוד בעייתית, כל עוד שזאת סוגייה תזרימית, עוד איכשהו, אבל ברגע שאתה מסכן את הכמות הדירות ואת הכסף התוספתי של האוצר בדרך הזאת וזה נשאר באיזשהו אוויר של רצון טוב,

או שלא יהיה, אני חושב שאסור לעשות את זה. מה שאני בא להגיד זה שאני - - - כי אתה מרוויח פה פעמיים, אתה מבין את זה כאוצר.

אני חושב שמעולם לא הואט קצב הרכישות ונתנאל יוכל לדייק אותי -נתנאל אם תוכל אחר כך להגיד על זה משהו מעולם לא האטו את קצב הרכישות, כי לא היה כסף. לא זאת המחלוקת. ולכן אני אומר, זה שבשנת 22 לא רכשו מספיק, לא קשור לזה שהביאו, או לא הביאו כסף, כי היה כסף בקרן - - - לא,

כי הכסף מהקרן הוא היה צריך לעבוד בכללים מסוג אחד, הרכישה שבמסגרת 1,700, הייתה צריכה לעבוד בכללים אחרים - - - כללי רכש הם אותם כללי רכש, החשב הכלל תיכף - - - אבל הפטנט הזה שאתם לוקחים כסף ומשתמשים בו למשהו אחר הוא לא חדש. אבל מה שאתה אומר זה שקר אז זה בעיה, מה ששמעת, זה לא אמת. מה אמרתי שקר? שאנחנו משתמשים בכסף ל- - - לא אמרתי אתה, מה שהם עושים.

כללי הרכש הם אותם כללי רכש ולכן אני אומר, מעולם לא הואט הקצב. מה שאני בא להגיד אדוני היושב ראש הוא שגם המעבר של ההסכם לשנים 23-24, העיד על העמידה של משרד האוצר מאחורי ההסכם הזה.

הוא העיד על הרצון של משרד האוצר, לחסוך לעצמו מקורות ולפרוס את זה עוד יותר שזה סבבה,

זה עבודה שלכם זה בסדר. אז אני חושב שזה לא המצב ואני חושב שהסיבה לזה - - - סגן מקרו מאוד שמח לסיכום הזה, אתה לא עשית פה טוב, אם היית צריך להעמיד את כל הכסף ב-23 ככסף אמיתי, היית נקלע בסגירת קצבות של תקציב 23 בהיקפים משמעותיים. אין וויכוח שהסיכום נסגר ככה, כי זה היה הבנה של הצדדים שככה אפשר לסגור אותו ולא אחרת, בסדר, אנחנו עומדים מאחורי זה.

ולכן, עוד פעם, אתם הרווחתם תזרימית סבבה, זה תפקידכם, אתם יודעים לגלגל כסף, לי ברור היטב מה ההבדל של כסף של 24, מול כסף של 23 ועוד יותר, מה ההבדל של כסף שהוא בכלל באוויר, לכסף אמיתי שצריך לתת, כולנו מבינים את זה, כי אם זה היה במסגרת הסיכום המקורי והיית צריך לתקצב הכול ב-23 ומשרד הבינוי והשיכון היה אומר לך, קרן זו סוגייה הנפרדת,

אני קודם מממש את הסיכום איתך אז זה צריך להעמיד את הכסף וכבר היית צריך לצבוע אותו ולצבוע אותו היום, אתה לא יכול, כי אין לך מאיפה. זאת סוגייה אחרת, הרווחת תזרימית,

זה חלק מהאומנות של אגף תקציבים,

אתם עושים את זה בשביל מדינת ישראל, לא בשביל הכיס הפרטי של מישהו, לכן אין לי טענות פה, ככה מדינת ישראל, כמו שמשפחה מגלגלת כסף עם מינוס, מדינת ישראל יודעת לגלגל כסף בפרויקטים מהסוג הזה, אבל אני עכשיו מוטרד מבסוף, לאן נגיע? כי זה שפספסנו עוד שנתיים יכולת להגדיל את ה-1,700 האלה לעוד ועוד, כמו שאני תכננתי, חבל, אבל סגה נפרדת,

יש סכנה שזה בכלל לא יקרה ואז גם ה-1,700 האלה, חלק גדול מאוד מזה, ירד לטמיון, כי אף אחד לא יתקע כף שהדבר הזה יישאר ל-25, זה תנאיי פתיחה משא ומתן אחרים לגמרי. אתה מבין את זה היטב,

מבחינת, מי שלא יהיה שר הבינוי והשיכון, כי פה היה לו סיכום שעד סוף 23 היה לו כסף, כולל יתרות 23 שזה אפילו ל-24, מבחינת המימוש ואז הוא היה יכול להתעקש על המימוש של הדבר הזה ומשא ומתן של 25 הוא מתחיל עם הסוגייה שאף אחד לא חייב לו כלום, מה שמימשו,

אתם אשמים המשרד, כי לא הספקתם לרכוש עוד אלף דירות, כי לא בקצב שהלכתם, זה מה שסיכמנו איתם, מה שמימשתם,

מה שלא מימשתם, בואו נדבר, כן ניתן,

כמה ניתן וכו',

זה משא ומתן שמתחיל מאפס, כי אין פה שום התחייבות אמיתית, אפילו ברמת סיכום תקציבי שנגררת קדימה ולכן, המשמעות של זה זה וויתור פוטנציאלי על אלף דירות של דיור ציבורי שזה אסון במצב שהמלאי הזה נמצא, זה לא פחות מזה ואסור להניח לזה ככה, אני לפחות, לא מתכוון להניח לזה ככה, אני מתכוון, מעל כל במה לדרוש שהדבר הזה יעוגן, אני חושב שנתנאל שזה גם אינטרס של משרד השיכון, אני חושב שנעשתה פה טעות, במסגרת סיכום תקציבי, יכול להיות שהיו בתמונה וורודה שיודעים לרכוש אלף דירות יותר ממה שיודעים בפועל, מסוכן, יכול להיות שאף אחד לא שאל את עצמו את השאלה הזאת, אבל בסוף, אסור להשאיר את זה ברמה כזאת, זה שהאוצר הרוויח פה סיכום תקציבי נוח לו ואולי שילם לשר במקומות אחרים זה אני לא יודע, אבל זה לא שאלה אליכם, זה שאלה כבר ברמת השר, מה הוא קיבל ואיפה כדי שיסכים לכזה דבר, כי הוא לא פריארר, אני מכיר אותו ויש סביבו גם צוות מאוד מיומן, לכן אני חושב שהם ידעו היטב מה הם עושים בסיפור הזה. אז בסוף, כמו שאמרת, עשהאל, הלכו לקראתנו פה כדי שנוכל ללכת לקראת במקומות אחרים, אז המקומות האחרים האלה, אני לא מוצא אותם במשרד הבינוי והשיכון, אולי הם בסעיפים אחרים של התקציב, אבל לא שם, לא בהיקף של 1,700 מיליארד במשרד הבינוי והשיכון, אבל בסוף, צריך לעגן את הדירות האלו, כדי שכולם ידעו, גם לכם, אתם בונים פה תוכנית רכש, באיזשהו שלב, אתם תהיו עם סימן שאלה, הרי זו תוכנית רב-שנתית היא צריכה לעבוד, זה מנגנון, תגיעו לקראת סוף 24, תהיו באוויר,

כמה נמשך, כי אגב, זה יהיה הרבה יותר גרוע מהמצב היום, כי היום היה קרן תמיד, גם הקרן לא תהיה וגם הכסף הזה יהיה על עצים. אז אדוני, אני רק רוצה לחדד נקודה, כבר היום, בסוף הסיכום התקציבי בא ואומר שברגע שהקרן, אנחנו מסיימים אותה, אנחנו פונים לאוצר לקבל תוספות תקציב, כבר היום אנחנו פונים אליהם להיערכות, מכיוון שבסוף, לאף אחד אין וודאות על שקל אחד שייכנס, במסגרת אותן דירות שימכרו ולכן, אנחנו כבר התחלנו את הפעולות שלנו, מול משרד האוצר, אגף תקציבים, לשיח על קבלת המקורות התקציבים האלה, כבר בשנה הזו, לא מחכים לסוף 24. יש פה עניין של תזמון כספים, עכשיו אני לא יודע בדיוק איך הוא יראה. כמובן שאם ניתן את רשות הדיבור לעשהאל אז הוא יגיד שהוא מחכה לראות, עוד יותר ירידה - - - זה ברור לי, אבל ברור לי שיהיו הכנסות בהיקף כזה, או אחר - - - אנחנו לא יודעים מתי.

עשהאל רגוע,

אתה לא תטריד את מנוחתו עם מקורות תקצביים וגם ב-24 זה לא ייקרה, נכון עשהאל,

אני מתאר לעצמי, זה תמונת המצב שאנחנו מקבלים מהשיכון כרגע. ידעתי שאתה רגוע, אתה גם נראה רגוע בדיון הזה. אני רוצה להתייחס לשתי נקודות, אחת אני אתייחס ישירות ואחת אני אתן לעורך דין אודי טוויזר מחברת עמידר שמבצע את הרכש, שיידבר על הנושא של הקצב ורק אני רוצה לדבר על זה שאגדה אורבנית, שימוש בכספים של הקרן לדיור הציבורי. דוח מבקר המדינה בשנת 2010 וזה בעצם משנת 2011, החוק עצמו נכנס ל-1.1.14 אז זה אפקטיבית 1.1.14, אין שקל אחד שיוצא מקרן הדיור הציבורי, שלא למטרות רכש, לפני זה השימוש בכספים האלה היה באישור ובסמכות וברשות לשימושים אחרים, כפי שהיה נהוג באותה תקופה, בא המבקר והצביע את דעתו על תקלה, הייתה הסכמה על זה גם ולכן, המשרד תיקן ושינה.

אני מניח שרן מלמד דיבר על בעיה אחרת, שהייתה בתחילת הפעלת החוק שהכסף הגדול שמדינת ישראל הרוויחה אז כן,

ולא אמרתי שמשרד השיכון שיקר בנושא הזה ותחזור בך. אני חוזר בי, זה לא היה שקר, זה היה פחות מזה. הדבר הנוסף הוא שבתוך הכספים שיוצאים עכשיו, בעצם יש לצד הרכישה עצמה של הדירה,

הנלוות זה אומר שיש לנו בדיקת מהנדס, בדיקת עלות השמאי, עלות התיווך, בסוף זה הוצאה ישירה על הדירה. אין פה דברים שלא קשורים להוצאות ישירות על רכישת הדירות, אותו מקרה של כביש במעלה אדומים, זה לא חוזר על עצמו, זה מפוקח בצורה מסודרת, על ידי החשב של המשרד, עם כללים מאד ברורים וכמו שאתה מכיר את החשב הוא מפקח טוב, אז זה לגבי הדבר הזה. כמה עמידר מקבלת על עמלה על כל דירה, או דמי טיפול על כל דירה שהיא רוכשת, אם אפשר לדעת? היא מקבלת 10 אלף שקל, זה מופיע בהסכם הניהול.

ואני כן אשמח לדבר על הקצב, ניתן לאודי את רשות הדיבור. אבל עוד לפני הקצב, האם אתם מתכוונים בכל זאת, לנקוט באיזושהי פעולה כדי להבטיח את האלף דירות האלה שיהיו חסרות לקראת סוף שנה ? אנחנו נחזור הביתה ונעשה את השיח על זה ונחזיר תשובה. אוקי, בסדר גמור, כן, אודי.

שלום לכולם, קצת נתונים בנוגע לאותה מסוגלות להגביר את קצב הרכש. בעצם, אנחנו בחברת עמידר, התחלנו את הפרויקט המסיבי של רכש הדירות, בפברואר 22 ומאז ועד היום, עברו במשפך,

הצעות שהתקבלו בחברת עמידר זה כ-6,200 לרכישת דירה, מתוך ה-6,200, נרכשו כ-500, כמו שאמרתי ו-5,700 הצעות, פשוט לא התקבלו, לא הבשלו לכדי רכישה, ממגוון מאוד רחב של סיבות, שהעיקריות ביניהן זה הדרישה למחירון גבוה, המחירון לא מאפשר לנו בעצם, לרכוש דירות במספר לא מבוטל של יישובים, כל הנתונים כמובן, הם משוקפים. רגע המודל שנבנה הוא לא גמיש, הוא למתעדכן בהתאם? מתעדכן, כן, מתעדכן. הרי חלק מהמשמעות של בניית המודל החדש היה, זה שהיה בתוכו, לפי מיטב זכרוני, נוסחת עדכון. יש בו נוסחת עדכון, העניין הוא, מה שאודי אומר זה בסוף, כמו שאדוני מכיר, בעצם הנוסחה אומרת שאנחנו עומדים על חציון פלוס עשרה אחוז. עכשיו בסוף, יש עסקאות שלא משנה בנאדם יגיש,

כי זה מחיר שאנחנו לא רוצים לקנות. אני מזכיר שגם מחירי התקרה התעדכנו, לקראת יולי, מ-2 ל-2.3 ומ-2.3 ל-2.6,

אני רק אתן את התמונה היותר רחבה, כי זה לא מסתכם, רק בהקשר של מחירון, זה נכון אנחנו מדברים באחוזים, 22 אחוז מסך כל ההצעות שהתקבלו, בעצם הבעיה של מחירון, אכן המחירון עודכן כמה פעמים בשנת 22 והעדכון של המחירון הוא זה שכן אפשר להאיץ את קצב הרכישות, יחד עם זאת, עדיין יש מקום לשפר את המחירון, בעיקר ביישובים, יש רשימה מסוימת של יישובים, לא היה לי העתק להביא לכבוד היושב ראש עכשיו, ציון היישובים הספציפיים האלה, אבל בעלי המקצוע במשרד מכירים את זה ואנחנו בשיתוף פעולה איתם וכמובן, שהם מסייעים ככול שניתן. ומה נעשה בעניין הזה של עדכון המחירון? הרי משרד האוצר לא ישים פה רגליים, הוא אמר שהוא מבחינתו שהקצב ילך, כמה שיותר מהר.

העמדה שלנו היא שלא צריך לעדכן את המחירון כרגע.

צריך לזכור שהשוק היה שוק שורי שנה שעברה, מאפריל עד אפריל. אני מבין את זה, אבל מצד שני, אנחנו פה בסיטואציה, אני שומע שיש כעשרים אחוז מהדירות, 20 אחוז מ-6,000 דירות, אנחנו מדברים כ-1,200 דירות שנשללו בגלל בעיית המחירון, לא בגלל בעיות אחרות. נכון, אבל אנחנו לא נקנה דירה בחמישה מיליון שקל. אני לא חושב שכל הדירות שם שנשללו במחירון היו בגלל חמישה מיליון שקל. רוב הדירות שנשללו הם בירושלים ובגוש דן. אני מניח שאתה כן מתכוון לקנות משהו גם בירושלים וגם בגוש דן, כי יש פה, יכול להיות שאתה לא תקנה בצפון תל אביב, אלא תקנה בבת ים. לצורך העניין בלטביה אני כנראה לא אקנה דירות לדיור ציבורי וגם לא ברחביה. אבל בקריית יובל, כן. או בקריית יובל, או בהר חומה, או בגילה.

אבל אני שומע אצל נציג של עמידר מנגינה, יכול להיות שטעיתי בהבנת המנגינה, שהפערים בנושא של המחירון, אלה לא פערים של 300 אחוז, זאת אומרת שאם המחירון היה זז, ברמה מסוימת של גמישות, זה היה מכניס לו עוד דירות נוספות למלאי שהוא יכול לרכוש. אני אשיב לאדוני, אני די מסכים עם הגישה של נתנאל, במידה מסוימת, עם הסתייגות קלה שלא צריך לתקן את המחירון, כי אנחנו רואים שעליית מחירי הדיור שאפיינה את שנת 22, חל בה מיתון מאוד מאוד מסוים, אנחנו רואים שאנחנו כן מצליחים לרכוש עדיין, השאלה אם צריך עדכון גורף של המחירון, אז התשובה היא גם לדעתנו, לדעת עמידר לא, האם יש יישובים ספציפיים באזורים מאוד מסוימים, למשל בקריות בצפון הארץ, אם יש מקום ספציפית שמה, לדון בהקשר של המחירון, אנחנו סבורים שכן,

אי אפשר באמת, להתעלם מהעובדה שהשנה - - - באיזה אזורים אתה חושב שכן צריך לעדכן? היו עדכונים באלעד לצורך העניין, בבני ברק, היו עדכונים בקריות, היו עדכונים בנוף הגליל, בצורה פרטנית שאנחנו רואים שיש לנו בעיה, או היוון של המחירון, או בגלל שיש מאות עסקאות שאנחנו מבחינה סטטיסטית אנחנו לא יכולים להסתמך עליהם,

אנחנו מעדכנים בצורה פרטנית, לכן המחירון הוא כן מתעדכן מעת לעת, לפי - - - כמה היום התור באלעד? כמה משפחות בתור באלעד ובני ברק, תבדוק לי גם במקביל,

אתה בודק רק את התור של השיכון, יש גם תור של הקליטה. כן, אין לנו את הנתונים האלה. בסדר. נראה את הפרופורציות, זה אותם פרופורציות. 170 ממתינים בבני ברק, אתה רוצה פילוח גם לפי חדרים?

באלעד, כמה התור? אמרת שעשית גם תיקון מחירון באלעד, שם עשיתם תיקון מחירון, נכון?

46. רגע, כמה התור בקריות? קריות זה מילה גדולה. ארבע קריות? אדוני, יבחר. קריית ים, קריית מוצקין, קריית אתא, קריית ביאליק. קריית שמואל היא חלק מחיפה, היא ספורה אצלך כחיפה. גם 44. בקריות? בקריית ביאליק. רק קריית ביאליק, כל הקריות ביחד?

גם 44, אבל בעצם, חלק הם מחליפים וחלק הם חסרי דירה. 21 זה חסרי דירה, קריית ים 44 גם, אבל זה 21 חסרי דירה. בסדר,

סופרים את כל התור, אני מניח שזה המצב גם בשתי הקריות האחרות, אני אחסוך לך זה 160. עכשיו זה התור של השיכון,

בשונה מאלעד ובני ברק, לקריות יש ביקוש גדול, גם במשרד הקליטה, לכן אני - - - קריית אתא 33. כן, מספרים דומים. מה שמשותף בין בני ברק לאלעד, יש שמה איזה סוג של אנומליה שדווקא הדירות הישנות הן יותר יקרות, צריכים לעשות תיקונים ידניים,

תיכף אבהיר את שאלתי,

אתה מדבר על תור של כ-160 משפחות, רק של השיכון, תוסיף לפה, נניח בנוסחה של שני שליש/שליש, עוד לפחות שליש של הקליטה, בפועל זה יותר, כי התור בקליטה בקריות הוא גדול, אז אתה תצטרך להוסיף שם עוד יותר, בבני ברק ובאלעד, מן הסתם אין לך תוספות. אז סך הכול, אנשים שעומדים בתור בקריות זה יותר, הרבה יותר מאלעד וגם אפילו, אם תחבר אלעד לבני ברק, בקריות יהיה לך יותר, של המועמדים לדיור הציבורי שממתינים. גם הדרישה בהתאם,

אני אצטרך לקנות עשר דירות, אז בקריות אני אצטרך לקנות, משהו כמו, 100-120 דירות, ברור שגם הדרישה היא בהתאם. ברור ומצד שני, אני רואה שבאלעד ובבני ברק, עשית עדכון וכתוצאה מזה, רכשת בשתי הערים האלה, אם אני אחבר בינתיים מהפילוח שיש לי, זה שש ועוד 11, 17 דירות ובכל הקריות, רכשת דירה אחת. גם בקריות עשינו עדכון ורכשנו יותר מדירה אחת. זה העדכון שקיבלתי. במוצקין יש לך ארבע. חמש דירות, מתקן את עצמי, על כל הקריות. זה הנתון שהעברתם, אני מחזיק אותו, לא כולל תחילת 22. אני אגיד לך מה מיוחד בקריות, לצורך קריית ים, חלק מקריית ים, אנחנו משייכים לחיפה וחלק משייכים לקריית ים, בדיוק בגלל הדברים האלה, כביש ארבע הוא בערך, הקו גזרה ולכן, יש פה מקומות שיכול, פר-אקסלנס, יכול להיות שהן נכנסות תחת רשות מקומית אחת,

במבואות הכרמל, אז אנחנו נותנים להם - - - תאמין לי, אם אני יוסיף את חיפה למאזן, זה לא ישפר את מצבך, כי גם התור יגדל דרמטית, בוודאי שבקליטה וזה ולכן,

אני לא מבין את ההיגיון, למה בבני ברק ובאלעד, עדכנת מחירון, כשהתור שם הוא לא כזה גבוה, באלעד במיוחד, 46 משפחות זה לא כזה תור גדול בשמיים ובקריות שאומר פה, נציג עמידר שכן נדרש עדכון, אתם חושבים שלא צריך לעדכן, שהרכש הוא איטי מאוד בקריות. אבל היה עדכון בקריות. אבל הוא לא מספיק. יכול להיות שהוא לא מספיק,

קריית אתא - - עובדה שהוא לא זה. בסדר, הדרישות שמגיעות אלינו מחברת עמידר, בהתאם לקשיים שנתקלים, נדונות אצלנו, כמו שאדוני מכיר ואנחנו נותנים פתרונות שמקובלים עלינו, כן היה עדכון, גם בקריות, גם ב- - - אבל הוא לא הספיק.

יכול להיות שהוא לא הספיק, אבל זה שונה ממקומות, כמו שאמרתי קודם, שאנחנו מתנגדים לעדכון. זה אני מבין, אבל בסוף, אני מניח שהבעיות הן נקודתיות ואף אחד לא מציע לך לקנות דירות בטלביה, אבל תמונת התור ידועה ואם אתה נמצא כרגע, יש לך פה שני אתגרים, גם מבחינת אנשים שמחכים, יש לך אינטרס, כמה שיותר מהר לממש וגם פה, יש לך גם סכנה בכלל, עוד לאבד אלף דירות. בסיטואציה הזאת, להיות קפדן, בנושא של תקרה ולא לתת את הגמישות שיכולה להקפיץ דרמטית את כמות הדירות, אני חושב שזאת טעות, כי אם היה לנו כל הזמן שבעולם ואת כל הכסף שבעולם והיינו רגועים אז יכול להיות שאתה צודק, היית אומר,

אני אתאפק ואני בכל זאת אממש את כל מה שיש לי במחיר הזה, אבל אתה לא שם, אתה בדרך לאבד אלף דירות ולכן, בסיטואציה הזאת, אני חושב שמה שמתבקש ואם רואים שהמחירון הוא חסם משמעותי, 22 אחוז זה חסם משמעותי ולא כל הדירות שנחסמו בגלל החסם הזה, הם היו בגלל שהם היו חמישה מיליון שקל, במחיר אסטרונומי שהוא לא רלוונטי לדיור ציבורי, אלא אני מניח שרוב הדירות שהציעו לקנייה, היו דווקא באזור, שאם היית מעלה עשרה אחוז, או לא יודע כמה, בסוף זה היה נכנס פנימה - - - לא, לא אדוני,

אנחנו רואים שפילוח של אותן דירות שנמצאות מעל המחירון, זה אומר שההצעה שהוגשה היא במינימום גבוהה ב-20 אחוז, או 30 אחוז מהמחירון שנקבע לאותו אזור, זה שינוי משמעותי מאוד. ואתם לא מוצאים דירות במחירון. הרי לקחנו את החציון פלוס עשרה אחוז, מתבסס עסקאות אמת, זאת אומרת שאנחנו - - - אבל בסוף יש מבחן האמת, מבחן האמת מראה שלמשל,

אתה לקחת אותי לשם,

הלכתי לשם, אבל אני רואה באופן מובהק שכמות הדירות שנרכשה, בכלל בחוסר התאמה לביקושים ולכן, אם ידעת בבני ברק ובאלעד לעדכן, למרות שבאלעד התור הוא יחסית נמוך, אז אתה צריך לדעת, לעדכן גם פה. אני חושב שיש לזה הסבר וניקח כדוגמא את אילת, עד לפני שלושה חודשים, לא רכשנו בכלל באילת ותוך שלושה חודשים, אני חושב שהגענו כמעט ל-90 אחוז מהביצוע של אילת.

עמידר רצים על כל המגרש, מה שנקרא ומרכזים מאמץ.

כמו שריכזנו מאמץ בשלושה חודשים האחרונים, דווקא באילת, או שהיה ריכוז מאמץ באלעד, לצורך העניין ואז הפערים עלו. השלב הבא ודרך אגב, הם גם מודעים לזה, זה לרכז מאמץ באזור של הקריות, באזור של אור עקיבא, באזור של קריית מלאכי שגם שמה, אין הלימה, בין כמות הרכישות לכמות הממתינים בתור ואני מניח שאת אותו תהליך שנעשה באילת שהיום אנחנו כמעט בסופו - - - באילת הם הצליחו, אגב גם באלעד.

באילת זה שלושה חודשים אחרונים, זה לא על פני שנה, אנחנו כבר רצים מנניח, מפברואר עד היום ואת אילת אנחנו כמעט בסוף. אותו דבר גם לגבי הקריות, מאחר ו - - - אגב, באילת רכשת חמש דירות. כי יש לי עוד במערכת עוד וזה הולך להיגמר. רגע, מה שאדוני רואה בטבלה, זה כאלה שנרכשו ויש חוזה חתום, מעבר לזה, יש לנו עוד כמה עשרות שהם בתהליכי חתימה. בסדר, זה לא יישנה דרמטית את הפילוח.

זה יישנה, כי אם אני צריך לרכוש,

עשרים דירות באילת וכיום אני יודע שבהליכי משא ומתן שנסגרים, יש לי עוד 15 דירות, אז אני יודע שאני כבר מבחינתי אני שמה. בסופו של דבר, להגיד לרכז מאמץ בכל הארץ זה קצת קשה, אז מודעים לזה שבקריות הם עובדים כנס מתווכים וכו' וכו' וכו' וזה הדבר הבא, אבל בסופו של דבר, איפה ש - - - אגב, כשאתם מעריכים את גודל התור, אתם לוקחים בחשבון, גם את התור של הקליטה?

אבל מה שיותר חשוב להתייחס זה לתוכנית העבודה של הקליטה, בסוף, עמידר מקבל תוכנית מאוחדת של שיכון וקליטה ביחד,

ואז משרד הקליטה,

מעמיד את התוכנית שלו, בהתאם לחלוקה של שליש/שני שליש, הם מספקים כמשרד הקליטה. לא, מבחינת הביקושים, לא מבחינת המימושים.

אנחנו במקום הזה, אנחנו אדישים לביקוש, זאת אומרת, אנחנו - -- למה? כשאתה קובע את הרכש - - - שזה סך התקציב שיש, לכם מגיע שליש מתוך זה, זה ביחס של מיליון וחצי - - - אבל שליש מהדירות, לא שליש מהתקציב.

אני עובד בעמידר עם תקציב, הקרן היא תקציב,

שליש מהסכום הוא לטובת משרד הקליטה, זה דירה ממוצעת שנרכשת, חלוקה של הסכומים, זה כמות הדירות פלוס מינוס שנוכל לרכוש, בשליש שלכם, יביאו דרישה בהלימה, כמו שאדוני מכיר, אנחנו מבקשים פי שלוש דרישה כדי שאפשר יהיה גמישות בין ערים, הם העבירו לנו את ה-700 ומשהו דירות ש- 784. 784 דירות כדרישת רכש, היא אוחדה ביחד עם הצורך שלנו, כי מגיע להם, סדר גודל של 400 דירות, אז - - - 400 מאיפה? מתוך איזה מספר?

מתוך ה-1.200 מיליארד, השליש שלהם זה כ-400 מיליון. נכון. אנחנו מבקשים פי שתיים בכמות של הביקוש והם - -- זה מהקרן, אבל מ-1,700 מגיע להם עוד שליש, עוד כמעט 600 דירות.

אוקי. אז הם מעבירים לנו את הפירוט לפי ערים,

אז בסופו של דבר, שורה תחתונה,

שאלה אליך, אתה רואה פוטנציאל להגדיל משמעותית את הקצב?

עד סוף 24. כן. לאיזה קצב? יש פה משתנים, בסוף השאיפה שלי זה לעבור את המאה בחודש,

לשם אני שואף. אנחנו כרגע משקיעים מאמצים, ביחד עם חברת עמידר, גם בהגדלת התפוקות, גם בייעול התהליך. יש נשר שנובע, רק מתוקף זה שלוקח זמן עד שהמהנדס מגיע, או שהשמאי מגיע ובעקבות זה, אנשים מבטלים עסקאות, אז לצמצם את הטווחים האלה, עמידר תגברה, גם החליפה חברה שעושה בקרות הנדסיות וגם הוסיפה עוד חברות. אנחנו בעבודה עם השמאי הממשלתי, לקבלת עוד שמאים, כדי שיהיה קצב, משך התגובה יהיה הרבה יותר מהיר כדי לא לאבד עסקאות, זה מצד אחד, מצד שני גם להגדיל את הקצב. אתה חושב שתצליח להגיע למאה בחודש? מאיזה חודש? אנחנו מאוד מקווים בחודשים הקרובים כבר לעלות לשמונים ומשמה להגדיל. אני גם רוצה לציין, בהקשר הזה, אדוני שאנחנו קונים דירות איכותיות ולמה הכוונה? שמסתכלים על עמידה בתנאי הסף,

הדירות האחרות שנושרות, אנחנו מקפידים שהמלאי יהיה ראוי לאנשים שהולכים לאכלס את הדירות האלה וגם לראות את פני העתיד, בהנחה ובעתיד יהיה להם אפשרות לרכוש את הדירות שבאמת אפשר יהיה לרכוש, אנחנו מקבלים הרבה דירות עם חריגות בנייה, שלא מאפשר למדינת ישראל, לקנות אותה - - - זה ידוע. ועוד כאלה והאיכות עצמה, במידה מסוימת, אולי מגיעה על חשבון הכמות, אבל אנחנו עושים צעדי ענק בשביל באמת, להגיע ליעד שנתנאל קבע, של המאה דירות פלוס. אני מאמין שבחודשים הקרובים, אנחנו נהיה יותר חכמים ונראה לאן זה הולך. מתי? אחרי החגים תגיעו למאה דירות, או שזה אופטימי? לקראת סוף שנה, המדרגה הבאה זה להגיע לשמונים ואחרי זה. קצב העלאת הריבית. בסדר, התהליכים שכרגע במשק, עוזרים לכם.

לכן, לכאורה, יש פה פוטנציאל לגדול. אנשים פחות לוקחים משכנתה. ברור, אתם הופכים לקונה אטרקטיבי. לקונה אטרקטיבי, אני חייב להגיד שבסוף, אני מדבר איתך ברמה המשקית, אחד הדברים שאנשים היום מתכנסים, מצמצמים דיור,

אלה הם הדירות שאנחנו מכוונים אליהם, אנחנו לא מכוונים לדירות חמישה חדרים, אנחנו מכוונים לדירות שלושה וארבעה ואם אפשר לצמצם, אז גם פה, בסוף, אם אנשים לא מוכרים את הדירות הקטנות יותר אז ההיצע שראוי לנו מצומצם יותר.

עכשיו, למעשה, לפי מה שאתה אומר, יש פוטנציאל להוסיף למספרים שאיתם פתחנו את הדיון הזה, סדר גודל של 400-500 דירות.

אם תגיע לסוף 23, לקצב של מאה, אז במקום 800, אתה תגיע ב-24, לצורך העניין, ל-1,200. בסוף, יהיה פער של בין 200 ל-400 דירות עדיין.

יותר, יותר מ-200 ויותר מ-400, גם אם תגיע לקצב של 100, אתה תעשה את שנת 24, במקום 800, תגיע ל-1,200, אז מתוך הפער של אלף סגרת 400 ונניח, בגלל שעלית ל-80, בחודשים האלה שנשארו אז תוריד עוד מאה, אז תישאר בפער של 500 דירות, לפחות,

שהשאלה של הגרירה לשנים 25-26 היא תישאר גם בתסריט הכי אופטימי. היא נשארת, היא נשארת, אני לא מכחיש. גם בתסריט אופטימי, יכול להיות שהיא תצומצם מאלף דירות ל-500 דירות, בתסריט האופטימי שאתם מציגים. אוקי, מישהו רוצה עוד לשאול שאלה, או הערה על כל התהליך הזה? סוכנות, יש לכם מה להגיד? למרות שאתם פחות שחקן בדיון הזה, אתם יכולים להתנחם מהצרות של אחרים. אני שאלתי רק על הנושא של החזרת דירות, אני יודע שזה קצת שונה,

החזרת דירות לתוך המערכת.

של פינוי הדירות התפוסות, האירוע ידוע, על ידי שוכרים ציבוריים, לא על ידי אנשים פרטיים, לא על פולשים הוא שואל.

אתה מכיר את הנושא. איפה זה מתקדם? נתנאל מכיר את זה בקודים כבר. אנחנו עובדים מאוד קשה כדי להחזיר את זה,

אני אגיד זה בשם של כל מי שמעורב בזה,

המשרד, גם משרד המשפטים שמסייע לנו פה מאוד, גם בחברות הדיור הציבורי, המצב הוא שכל, חשוב להבין את זה, כל השוכרים הציבוריים, נמצאים כשוכרים תחת חוזה, זאת אומרת, זה לא שיש פה פולש על רכש פרטי וצריך לבוא אליו בדין ודברים, במרביתם אין גם רשויות מקומיות, שאנחנו צריכים לסיים חוזה עם רשות מקומית, אז מכיוון שזה סכסוך, בין שלטון מרכזי לשלטון מקומי, אז יש הליך מאוד מובנה שבו אנחנו צריכים ללכת ליישוב סכסוכים, אצל ממונה על המחוז, משרד הפנים ורק אחר כך, אנחנו יכולים להגיש תביעות משפטיות, בהרבה מהמקרים, הרשויות, לא רוצות להחזיר לנו, כי זה נכסים שמושכרים עשרות שנים ואנחנו מנהלים תהליכים עליהם. כלל הדירות

נמצאות כרגע בשלב כזה, או אחר של טיפול משפטי, בין אם זה קדם יישוב סכסוך, בתוך יישוב סכסוך, קדם הליך משפטי, או בתוך הליך משפטי, אבל כולן נמצאות במקום הזה וגם ישבנו,

כי לא נערכתי לזה. עשרות דירות. אני יוצא מתוך נקודת הנחה שרוב הדירות לא יוחזרו, כמו שאמרתי לך, כמו שאני חושב שחוק דירות המכר,

הרי זה עולה לכם הרבה כסף - - - הוחזרו עשרות דירות, ב-2022. כמה נשאר עכשיו, מספר, נתנאל? 700 ומשהו. 700 ומשהו דירות שעדיין מוחזקות על ידי גופים ציבוריים, עכשיו כמה מתוך המדינה, מתוך ה-700 ומשהו עדיין? אפס. אפס, כל מה שהיה של המדינה איפסתם.

אבל אתם מוציאים הרי חלק מהעבודות לעורכי דין חיצוניים, זה עולה כסף למדינה, השאלה אם באמת, לא צריך לעשות חישוב מחדש ולהגיד, אולי לא שווה לעשות את כל המאמץ הזה, זה מה שאני מנסה להגיד, הפוך ממה שאתה אולי חשבת. אני אענה על זה,

לגבי העלות המשפטית שהטיפול המשפטי, כמו שאמרתי, יש לנו ליווי צמוד של פרקליטות המדינה בסיפור הזה, זה כאילו מתקציב משרד המשפטים, היחידה לאכיפה אזרחית במשרד המשפטים, היא מעסיקה עורכי דין חיצוניים,

זה מנוהל דרכם. לא עולה לו, בקיצור. זה לא עולה לי. לא עולה לשיכון, אבל זה עולה לציבור. בסדר, אבל זה משרד המשפטים וזהו הדרך שנקבעה שככה זה יעבוד, אז זה לגבי הנושא הזה. אגב, חלק מהדברים שם, זה לא רק משם, תלוי באיזה תיק, יש תיקים שדרך היחידה לאכיפה אזרחית, חלק דרך חברות הניהול של הדיור הציבורי זה משתנה לפי שיקולים של ניהול התיק, אז זה לגבי זה ולגבי השאלה השנייה, אנחנו העמדה המקצועית שלנו שיש בסוף, דירה שיעודה מגורים, צריכה לחזור לטובת הדיור הציבורי, מה שלא יועדו מגורים, יש לנו כאלה שייעוד למסחר, כאלה שהוא ייעוד משרדים, חלק ייעוד שטחים ציבוריים, שמה אנחנו יותר גמישים ומנסים לעשות מהלכים שבעצם, לקבל את שוויה של הדירה ולאפשר לגוף שמחזיק בזה, למכור לו את זה ולקבל את הכסף, תמורת הנכס ואז אני מכניס כסף ושמה, בשונה ממכירה, במסגרת חוק זכויות הרכישה, שמה זה שומה מלאה,

והכסף נכנס לקרן, בכל מקרה.

עשינו החלטה לפני שנה, החלטה מנהלית, אבל היושב ראש הוועדה מכיר את זה, לא משנה, איזה כסף, אם זה מכוח חוק, או שלא מכוח חוק, הכספים של מכירת הדירות של הדיור הציבורי, נכנס לקרן וישמש רק לרכישה. תודה, תודה.

טוב, יש עוד מישהו שרוצה לשאול, להעיר משהו? לא, אז אני אנסה לסכם ויהיו לנו פה עוד נושאים לעיון, נצטרך אחרי החגים להתכנס שוב באירוע הזה. כך, קודם כל, הדבר הראשון והוא היה ברור מכל קיום הדיון וזה מופנה, גם לשיכון וגם לאוצר, אנחנו כמובן, רואים בחומרה רבה, את הסיכום התקציבי שנחתם, שמעלה סכנה גדולה לדבר אחד, לאובדן של כאלף דירות שהובטחו לטובת הגדלת המלאי של דיור ציבורי ולכן, אנחנו מבקשים ממשרד האוצר, או ממשרד השיכון, לסכם בינהם, מנגנון ברור, לכך שהדירות האלה, לא ילכו לאיבוד ובמידה וכפי שהוצג כאן, יהיה תת-מימוש של התקציב, עד סוף שנת 24, זה כבר כתובת על הקיר, כולנו יודעים שיישאר, לפחות 500 דירות, בתסריט הכי אופטימי ובקצב שיש היום, יישארו אלף דירות, לא ממומשות, שיהיה סיכום ברור שהכסף הזה ישמר, גם לשנים הבאות, לטובת הרחבת המלאי של הדיור הציבורי ונבקש מכם, בדיון הבא שנקיים כאן על זה, תדווחו על התוצאות של השיח הזה. אני רוצה שהאירוע הזה יעוגן, זה דבר אחד והוא הדבר המרכזי, המסקנה המרכזית מהדיון הזה. נקודה שנייה, מבחינת הסיכום, אנחנו מבקשים ממשרד השיכון ומעמידר ואני מאוד מקווה שהחשב הכללי, לא יהווה פה חסם, לעשות את כל הצעדים הנדרשים כדי להגדיל את קצב רכש הדירות, כולל גם עדכון מחירון, במקומות שזה נדרש, מתוך גם התחשבות במפת הביקושים. דבר שלישי, מהעיון שאני רואה פה, בתמונת הרכש, מול מפת הביקושים, אין הלימה מדויקת, בין הביקושים לבין הרכש ואני מבקש מכם, ממשרד השיכון, לראות מה הפעולות שצריך לבצע כדי שתהיה התאמה, בין הביקושים לבין הרכש שמתבצע, שלא נצא מהאירוע הזה, שבמקומות שהתור קטן, ירכשו דווקא, יחסית הרבה דירות ובמקומות שהתור ענק, כמעט ולא ירגישו את המבצע הזה, כי הרכש יהיה בודד. ראינו פה דוגמא מובהקת של קריות, יש עוד כאלה, לא רוצה להיכנס אליהם כרגע, אתם מכירים אותם יותר טוב ממני, כי אתם רואים את מפת הביקושים. אז אלה הם שלושת הדברים שמבחינתי, סיכום עיקרי של הישיבה הזאת,

מבחינת בקשת הנתונים, אנחנו מבקשים ממכם לקבל את הסיכום התקציבי המלא,

בין אגף תקציבים לבין משרד הבינוי והשיכון ואנחנו נתכנס כאן לדיון המשך, בסוגייה הזאת, אני מניח שזה יהיה כבר אחרי החגים ואז נבקש עדכון, גם לגבי הנושא המרכזי של העיגון, של כל הדירות, בצורה ברורה שהם לא ילכו לאיבוד וגם דיווח, האם הצלחתם להגדיל את קצב הרכישות ומה התחזית המעודכנת שלהם ומה הקשיים שיש ומה האתגרים שיש וגם התאמה של הרכישות למיפוי של הצרכים.

הישיבה ננעלה בשעה 13:59.